צהריים טובים,

ה-20 ביוני 2022. אני שמחה לפתוח את דיון הוועדה. הנושא הוא יישום המלצות דוח הוועדה הציבורית לשינוי מדיניות ביחס לפגיעה מינית בתקופת הילדות. מדובר בדיון המשך